ערב טוב לכולם, אנחנו בתיקון לתקנות בתי המשפט (אגרות) (הוראת שעה), התש"ף-2020. תקנות בתי המשפט (אגרות) (הוראת שעה) (הוראת שעה), התש"ף-2020 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 83 ו-109 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד-1984, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הוראת שעה1. בתקופה שעד יום י"א באב התשפ"א (20 ביולי 2021) יקראו בתקנות בתי המשפט (אגרות) (הוראת שעה), תשע"ז-2017: תקנה 1 בטלה, פסקה (3) בתקנה 4 בטלה, נציג משרד המשפטים, תסביר למה עד ה-20 ביולי, ומה המשמעות של ביטול תקנה 1 וביטול פסקה (3) בתקנה 4. יש הוראת שעה שנכנסה לתוקף במרץ 2018 ומטילה אגרות על בקשות ביניים במסגרת הליכים אגרה בסכום שכיום עומד על 36 שקלים. הוראת השעה נועדה מלכתחילה לחמש שנים, כדי לעשות בחינה של ההשפעה של האגרה הזאת על ויסות כמות בקשות הביניים. היא נועדה למנוע בקשות סרק ושציבור המתדיינים ישתתף בעלות הבקשות ובעלות הדיון. בעקבות המצב הכלכלי של אנשים רבים בתקופת הקורונה, אנחנו מבקשים לבטל באופן זמני את הוראת השעה. הוראת השעה שקבועה מ-2018, תסתיים ב-2023. בגלל שכרגע התקופה מבחינה כלכלית קשה, ביקשו לבטל אותה לפחות עד יולי. עד אז אנחנו מקווים שהמצב במשק יחזור לקדמותו ויהיה אפשר לחזור לפיילוט שנקבע מלכתחילה בהוראת השעה שנקבעה ב-2018. למה דווקא עד ה-20 ביולי? למה זה התאריך שנקבע? זה מועד סיום מושב הקיץ של בתי המשפט. אני לא בטוח ש-36 שקלים מהווים חסם מאוד עמוק לבקשות ביניים, בהתחשב בממוצע השכר במשק ובעוד כמה דברים, אבל אנחנו רק בביטול העניין הזה לטובת

הנהלת בית המשפט, מה השינוי הדרמטי בכמות בקשות הביניים שהוגשו מ-2018 ומ-2018 עד 2020?

איזו שהיא תמונת מצב לגבי ההשלכה של גביית האגרות על ויסות הבקשות. אני לא חושבת שאנחנו במקום שאנחנו יכולים לומר שלא הייתה לזה שום השפעה, או שהוראת השעה לא השיגה את המטרה שלה. אני גם לא יכולה לומר הפוך. הדברים עדיין נבדקים. חשוב לציין שיש בקשות רבות שפטורות מאגרה, שגם לזה יש את האפקט שלו. אני מציעה שנמתין. בתום ארבע שנים נגיש את כל הנתונים ונוכל לתת תמונת מצב מלאה. בסדר, אנחנו בהמתנה. אנחנו סבורים שנכון לבטל לגמרי את האגרה הזאת, כי היא פוגעת בשכבות החלשות, בציבור. החברות הגדולות, אלו שלא צריכות את הכסף הקטן, משתמשות בזה - - האזרח הקטן הוא זה שנפגע מהאגרות האלו, הוא זה שצריך לחשוב פעמיים אם להגיש בקשה. אנחנו תומכים בהצעה הנוכחית, אבל ההסכמה שלנו היא מתוך ההבנה הכללית שלנו שהאגרות האלו לא נכונות בכלל.

גם לתקופה זמנית, אנחנו מברכים. אנחנו מבקשים לשקול את הביטול הקבוע שלהן. שירי, יש הזדמנות בחודשים האלה לעשות סיכום ביניים, כדי שמי שיהיה כאן ביולי 2021 יוכל לקבל החלטה אם לבטל את זה בכלל או לא. אולי אפשר להציע שבסוף התקופה החידוש יהיה באישור ועדת חוקה. אני לא מעריך שזה היה חסם משמעותי, למרות שאני לא מזלזל באף שקל של אף בן אדם. מי שהגיש בקשה לבית משפט, לקח עורך דין, אני לא יודע אם ל-36 שקל הייתה השפעה. תשתדלו בהנהלת בתי המשפט לעשות כמה שיותר מהר איזה שהוא דוח ביניים. אם תעשו את זה עד ה-23 במרץ, אני מבטיח בעצמי להיות על זה. תקנה 1 שמבטלים מוסיפה את עצם האגרה בבקשה בכתב, ופסקה (3) בתקנה 4 זה מה שקובע את הסכום. כינסנו את הישיבה, כדי שההטבה הזאת תגיע כמה שיותר מהר

מה הסעיף שמבטלים? מבטלים את תקנה 1: בתקנות בתי משפט (אגרות), אחרי תקנה 6 יבוא: אגרת בקשה בכתב בבקשה בכתב בהליך אזרחי תשולם אגרה לפי פרק 36 בתוספת, בפתח הבקשה יציין המבקש אם הבקשה חייבת באגרה או פטורה מאגרה כאמור בתקנות אלה, (ב) על אף האמור בתקנות אלה, אגרה ששולמה לפי תקנת משנה (א) לא תוחזר. הדבר השני שמבטלים פה זה את הסכום. פסקה (3) בתקנה 4 אומרת: אחרי פרט 35 יבוא: 36. בקשה בכתב בהליך אזרחי אגרה של שלושים וחמישה שקלים. אנחנו מצביעים על תקנות בתי המשפט (אגרות) (הוראת שעה) (הוראת שעה), התש"ף-2020 - אישור לתקנות שהתקין שר המשפטים לביטול האגרה לתקופה האמורה. מי בעד? הצבעה אושר.

טוב, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 21:28.